אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה,

בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, ועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת.

לכם אני יכול לומר - ואני אומר זאת בקצרה כי אנחנו לא עושים חגיגות היום; האירוע הרשמי יהיה בדיון הראשון של הוועדה - אבל זה אדם שעשה מהפכה אדירה ברשות המקומית שהוא עמד בראשה, עיריית בני ברק. העיר בני ברק לפני יעקב אשר והעיר אחרי יעקב אשר, כאילו שתי ערים אחרות. לכן, זה כבוד להעלות את שמך בפני הוועדה ולבחור בך כיושב-ראש הוועדה. לא נרחיב במילים. זה אתה אומר כראש עיר לשעבר. כראש עיר לשעבר,

כמי ששירת ברשות המקומית למעלה מ-15 שנים והיה כמעט בכל תפקיד אפשרי, לרבות תכנון ובנייה. אני אומר שמה שעשית שם זה הרבה בעקבות תכנון ובנייה לדעתי, אפרופו תכנון נכון וראוי. אני מתכבד להעלות להצבעה ולהמליץ בפני הוועדה לבחור בחבר הכנסת יעקב אשר כיושב-ראש הוועדה.

הצבעה בעד, 4 נגד, אין נמנעים, אין המלצת ועדת הכנסת לבחור בחה"כ יעקב אשר לכהן כיושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, נתקבלה.

בבקשה, ובהצלחה.

ברשות היושב-ראש לשעבר של הוועדה שצריך עכשיו כרטיס ביקור מאוד גדול להגיד איפה הוא שימש, באיזה ועדות בכמה ימים ספורים איתן, כבר דיברנו בשבחך היום, אני חושב שראית את זה מכל הכיוונים והגוונים שכולם דיברו באמת על הדרך שלך, על הצניעות שלך, על הקילריות שלך, שזה בסדר גמור, ושלא מצליחים להרגיז אותך כל כך מהר. אני לא מבטיח שאני יודע לעשות את זה בדיוק אותו דבר. בגלל שאנחנו בסוף יום, ורוב חברי הוועדה לא יכלו להיות כאן, וכדי שנוכל להתחיל לזרז את החוק הנורבגי שעומד בפנינו, לכן עשינו את התהליך הזה קצר. ביום ראשון, בעזרת השם, בשעה 10:00 יצאו הזמנות על ידי מנהל הוועדה אנחנו נתחיל את הדיון בחוק הנורבגי לאורך כל היום, וההצבעות יהיו למחרת, בעזרת השם. במהלך הדיון אנחנו נעשה הפסקה של חצי שעה לברכות, לברכת יושב-ראש הכנסת, אז בואו נשאיר את הברכות לשם. אני רק יכול להגיד ואני אומר גם לא בנוכחות כל האנשים הצוות שאני הספקתי להכיר ב-48 השעות האחרונות גם הצוות הניהולי של הוועדה, גם הצוות המשפטי צוות מדהים ואני בטוח שנעשה עבודה נהדרת ביחד למען עם ישראל. אני מאחל לכולם חג שמח, ומי שרוצה לברך יכול לעשות את זה או היום או ביום ראשון. תודה רבה לך, אדוני, על האמון, ותודה לכולם. אדוני היושב-ראש, נראה לי שברכה בזמנה היא חשובה, ונברך גם ביום ראשון, אבל בהחלט זכיתי להכיר אותך לפחות בשנה האחרונה ואני חושב שיש לך את היכולות ואת המוטיבציה. זאת ועדה מאוד מאוד חשובה, החוקים המכוננים של הכנסת הזאת יעמדו על שולחן הוועדה הזאת. ברכות, המון הצלחה, ואני כאן יחד עם כל חברי הוועדה ניתן יד.

אין לי ספק שאתה תהיה אחד מחברי הכנסת הפעילים פה בוועדה. תודה. אני רוצה גם להגיד - בתור השכנה בחדר ליד שיהיה לי לכבוד לעבוד כאן לצידך. מהמעט שהכרתי, הכרתי אדם שבעיקר יש הרבה ללמוד ממנו, ואני מקווה ללמוד ממך

מהראייה המיוחדת שלך ואני חושבת שיהיה לך פה תפקיד מאוד משמעותי. אני חושבת שוועדת החוקה שאתה תעמוד בראשה תידרש להרבה מאוד החלטות משמעותיות למדינת ישראל, לדמוקרטיה ולעתיד שלנו. אז אני רוצה לאחל לך באמת בהצלחה מקרב לב. תודה רבה רבה. לפי כללי הטקס, מישהו צריך לומר משהו? רק אם אדוני ינעל את הישיבה. אז אני נועל את הישיבה, ותודה רבה וחג שמח לכולם. חג שמח לכולם. תודה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 20:10.